בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים היום בישיבה נוספת באחד הנושאים שהם בעצם דבר טבעי ונורמלי בכל מדינה, האפשרות והרצון והזכות של אנשים שיהיה להם דרכון ושהם יוכלו להנפיק ולקבל אותו בזמן נורמלי וסביר הוא דבר אלמנטרי. אנחנו נמצאים היום בדיון שני לאחר הדיון שהתקיים פה לפני שלושה שבועות בדיוק. הבטחתי שיהיה דיון המשך כדי שנוכל לתת זמן למשרד הפנים להכין תוכנית חירום לעניין הזה. ואכן, שר הפנים דאז ואני מקווה גם שר הפנים שיחזור לתפקידו בקרוב הנחה את הגורמים במשרד הפנים להכין ולהציג תוכנית חירום שמטרתה היא למתן את הגרף ולהחזיר אותו להיות גרף סביר ונורמלי כמו בכל מדינה, וכמו שהיה לפני הקורונה, כשהפקת דרכון לא לקחה יותר מחודש ימים, משהו כזה, וזה דבר סביר. לשם אנחנו צריכים לחתור. כשרוצים להוריד עקומה במצב של למעלה ממיליון בקשות וכשאנחנו יודעים שאנחנו אמורים לטפל בתורים של חצי שנה ומעלה אם לא תהיה תוכנית חירום שמטפלת מכל הכיוונים ותוקפת את הבעיה מכמה כיוונים ונותנת פתרונות מכמה כיוונים, אז אנחנו נדשדש בעניין הזה. וגם הפתרונות של הדרכונים הזמניים היו נכונים לשעתם, ואולי הם נכונים לעוד קצת,

אני רוצה לשאוף ולהגיע לכך שיהיו כמה שפחות דרכונים זמניים, כי מי שעושה היום דרכון זמני הוא בעצם הפוטנציאל של הגל הבא לדרכונים הביומטריים הקבועים. את זה אנחנו צריכים למנוע. אני מקדם בברכה את מנכ"ל משרד הפנים מר רונן פרץ והצוות שלו, ותיכף ניכנס לדיון עצמו. בפתח הדיון אני רוצה להודות ברמה האישית למר תומר מוסקוביץ', שיש לי איתו הרבה מאוד שנים של שיתוף פעולה בתפקידיו הקודמים וגם בתפקיד הזה ברשות האוכלוסין. הוא הודיע על פרישתו, ואני מודה לו על הרבה מאוד דברים טובים שהוא עשה למען עם ישראל. ואני מאחל לו הצלחה ואני בטוח שהשירות הציבורי עוד ייהנה ממנו רבות בנושאים אחרים. נפתח את הישיבה בדוח של הממ"מ. פנו אליי לפני הישיבה הקודמת שהייתה לפני שלושה שבועות,

אנחנו באמצע להכין דוח, תחכה עוד שבוע-שבועיים כדי שנוכל להציג את הדוח. ואני אמרתי להם שלפעמים יש דברים שאנחנו חייבים להציף אותם, להתחיל אותם, להתחיל את התהליך, תסיימו תוך כדי תהליך ועדיין יהיה לנו במה להשתמש בזה. ראיתי את זה בעיון ראשוני, וזה נשלח גם לחברי הוועדה. נכון, לאה? בוודאי, כן. יש לנו נתונים חשובים ונכונים, ואני מבקש שנתחיל עם זה. לאחר מכן, נעבור למנכ"ל משרד הפנים שייתן לנו את התוכנית שגיבש משרד הפנים. וכמובן, נראה אם זה אותם דברים תואמים להחלטות שלנו מהפעמים הקודמות ואולי נוסיף על זה עוד רעיונות. גם אם נצא היום, ונצא היום,

כי הכוח וכל המהות של הוועדה הזאת הם מעקב אחרי החלטות וביצוען. אז אנחנו נצא היום עם תוכנית, כי אני יודע כמה הם טרחו והיינו בקשר עם המנכ"ל ועם הצוות שלו כדי להגיע לכמה שיותר דברים מעשיים. אבל תוך כדי תנועה אפשר יהיה להוסיף עוד רעיונות ועוד דברים שלאט-לאט יסגרו את הפער הגדול הזה. אני מבקש מהממ"מ להציג את המצגת בקצרה. תודה רבה. שמי מיכל לרר, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אציג בקצרה נתונים מרכזיים שנוגעים לסוגיית הדרכונים, ובמיוחד לנושא הזמנים. המסמך המלא נמצא בפורטל הוועדה ובאתר הממ"מ.

לפני שנצלול לסוגיית הזמנים, נתחיל עם שקף שנותן רקע לנושא הזה. אנחנו רואים כאן שני תרשימים מצד ימין, את מספר הישראלים שיצאו לחו"ל בין השנים 2019 עד 2022, והתרשים מצד שמאל מראה את מספר הבקשות להנפקת דרכונים באותן שנים. אנחנו רואים כאן שב-2022 מספר הבקשות להנפקת דרכונים היה מיליון ו-349 אלף ומשהו. אני לא רואה מכאן, אבל מדובר בעלייה של יותר מ-30% ממה שהיה לפני התפרצות משבר הקורונה. זו סוגיה שמתמודדות איתה מדינות שונות. אנחנו כותבים במקביל סקירה משווה בנושא הזה, ואנחנו רואים שזו בעיה שהיא לא ייחודית לישראל, היא ייחודית בהרבה מדינות בגלל שכולן חוו את משבר הקורונה. הפער שאנחנו מדברים עליו היום נוצר מהעובדה שב-2020 ו-2021 הוגשו יחד 1.1 מיליון בקשות להנפקת דרכונים, וזה בעצם המספר שבדרך כלל מוגש בשנה אחת. מכאן הפער. זמני המתנה לקבלת דרכון מורכבים משני פרקי זמן. פרק הזמן הראשון הוא עד לקבלת תור באחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה, ופרק הזמן השני נוגע לתקופת הטיפול, מרגע שאדם מגיע לתור שלו בלשכה, עובר את תהליך ההרכשה, דרך המעבר במפעל הייצור ויציאת הדרכון לדואר. כמובן שאחר כך יש את תקופת המשלוח, אבל זה כבר לא באחריות רשות האוכלוסין וההגירה. בפרק הזמן הראשון עד לקבל התור אנחנו עדיין עומדים על מספר ימים ארוך מאוד בין 132 ימים ל-179 ימים. זה הממוצע לשבוע הראשון של חודש ינואר. בתרגום לחודשים, היום לוקח לקבל תור בין ארבעה וחצי חודשים לבין שישה חודשים. הפרק הזמן השני נוגע בממוצע ב-25 ימים, ואחר כך כאמור יש את פרק הזמן שאנחנו לא מפרטים עליו כאן, של המשלוח בדואר. כלומר, בסך הכול היום לוקח מעל שישה חודשים

עכשיו נעשה זום אין על כל אחת מהתקופות האלה. אנחנו רואים כאן את מספר הימים שלוקח לקבל תור. אנחנו רואים שיש הבדל קל בין פריפריה למרכז. תדגישי, זה לקבל תור, לפני התהליך של אחר כך. כאן אנחנו מדברים על כמה זמן לוקח לקבל תור. הנתונים הצבועים במחוזות חיפה וצפון, נכון לשבוע הראשון של ינואר 2023, לקח בין 132 ימים ל-142 ימים, שהם כמעט חמישה חודשים להשיג תור. משך הזמן הארוך ביותר הוא במרחב מרכז 179 ימים להשיג תור, שזה חצי שנה.

יש הבדלים קלים בין פריפריה למרכז, למרות שגם בפריפריה לא מדובר על זמנים קצרים, מדובר עדיין על זמנים מאוד ארוכים. נתון חיובי לפריפריה. הטבלה הזו, שהיא מאוד עמוסה, נוגעת לפרק הזמן השני, מרגע ההרכשה בלשכה ועד היציאה לדואר. זה נושא פחות מדובר, לפחות בשיח הציבורי. בעיקר מדברים על הזמנים שלוקח לקבל דרכונים, אבל גם כאן יש איזה צוואר בקבוק, ולכן חשוב להכניס גם את זה לדיון. מה שאנחנו רואים כאן בעמודה הימנית זה את זמן ההרכשה בלשכה, ועד היציאה לדואר בימים, לפי חודשים. בתחילת 2022 משך הזמן שזה לקח היה בין 7 ל-11 יום. ואז לאורך 2022 המספר הזה עלה, כאשר הוא התחיל לרדת בחודש אוקטובר ועד סוף דצמבר 2022. ופה הנקודה שצריך להסביר למה זה ירד. קודם כל, למה נהיה יותר טוב ולמה חזר להיות רע? הייתה תוספת של כוח אדם. המפעל תוגבר ב-16 עובדים בין יוני לנובמבר. התוספת הזו לא מביאה לירידה במספר הימים, אבל היא מנעה התמשכות ארוכה יותר. בעמודה ליד אנחנו רואים את מספר הבקשות להנפקת דרכונים בכל אחד מהחודשים האלה. בעמודה ליד את מספר הדרכונים שיוצרו במפעל. ובעמודה השמאלית ביותר חישבנו אומדן שאמור לתת איזושהי תשובה לשאלה אם כושר הייצור תואם את הביקושים. ברור שזה לא אחד לאחד, אבל עדיין יש פה כדי לתת איזושהי תשובה לשאלה הזאת. בתקופה שבה המפעל תוגבר בכוח אדם נוסף, מחודש יוני עד נובמבר, אנחנו רואים כושר ייצור שעולה על 100%. כלומר, יש פה צמצום של הפערים. אבל מרגע שתגבור כוח אדם הופסק, אנחנו רואים ירידה. מה זה ה-100%? 100% זה כשהייצור תואם את מספר הבקשות. זה לא כושר הייצור. כושר הייצור יותר גדול. כשמוסיפים עובדים אפשר לייצר יותר.

הכוונה היא שהצליחו לצמצם את הפער, וברגע שהנתונים יורדים מ-100% אז הפער ממשיך לגדול. מהביקוש, לא מכושר הייצור.

אם ימשיכו את ה-100% הזה אז הפער יישאר כל הזמן. כדי להוריד את הפער אתה צריך לקפוץ ל-140% או ל-150%. הנתונים מוכיחים שיש כושר ייצור גדול יותר ברגע שמוסיפים עובדים. ברור. בשביל זה אפילו לא צריך ללמוד ליבה. השקף הבא מדבר על הפתרונות שהרשות נוקטת בהם.

הפתרון המרכזי זה הרחבה של המסלול של דרכונים זמניים. אני לא ארחיב על זה כי זה נידון במידה מסוימת בדיון הקודם, וזה גם חלק שמן הסתם הרשות תתייחס אליו. אני רק אגיד שהפעולה המרכזית שקורית היום, להבנתנו, היא הרחבת המסלול של הדרכונים הזמניים. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. ולצד זה, נושא כוח אדם והפתרונות הטכנולוגיים.

הייתי רוצה להבליט את החסרונות של הדרכונים הזמניים. יש בזה יתרונות, כמו שאמרת, אבל החיסרון הוא שאנחנו דוחים את הגל לאיזור הבא. כמה זמן עובד הנושא של הזמני? בערך עשרה חודשים. אז הראשון שקיבל, כבר בעוד שנה וחצי הוא מתדפק על דלתותינו עוד פעם. בעוד שנה וחצי יהיה אסון הרבה יותר גדול.

באוגוסט 2024 יש כ-4 מיליון תעודות שפוקעות ביום אחד. על זה הוקמה עכשיו ועדה משותפת. במקום לעשות את זה בשלבים. אני לא מבין למה הם לא עושים את זה בשלבים. נצטרך לקחת את זה בחשבון, כי אנחנו מקימים בימים אלה ועדה משותפת של ועדת המדע - - - לא,

אני אשמח לדעת מאיפה תומר הביא את הנתון של 4 מיליון.

אז תבדוק פרסומים. תבדוק איתנו נתונים לפני שאתה אומר בוועדה דברים לא נכונים ליושב-ראש הוועדה. תנו את הנתונים המדויקים. יש כ-1.8 מיליון אזרחים שיש להם תעודות זהות ישנות. באוגוסט 2024 זה יוארך בעוד שנתיים, לבקשת אגף תקציבים, ואז יפוג תוקפן של התעודות הישנות. מבדיקה שעשינו, יש בערך 400,000 אזרחים בשנה מתוך ה-pool של תעודות הזהות הישנות, שעושים בכל מקרה תעודות.

בעוד שנתיים אנחנו אמורים להיות בכ-1 מיליון. לא ב-4 מיליון. אבל אתה מבין שמיליון כאלה - - - צריך להיערך לזה.

והיום צריך להיערך לזה, ולא מחר. נכון, נכון. כמובן. פשוט רציתי לדייק את הנתונים.

אפשר לתת פקיעה - - - אם הם ערוכים, אז אין לי בעיה שיעשו את הכול אפילו ביום אחד. אני צוחק, מקצין את זה. אבל אם הם לא ערוכים, אז כמו שאומר היועץ המשפטי, זו לא גזירת גורל שחייב להיגמר ביום מסוים. אפשר לעשות את זה בשלבים ולסיים את זה. אבל ברור שאי אפשר ששני משברים יהיו ביחד.

זה חלק מהסיבות שראינו בדיון הקודם ודיברנו עליהן. כי היום הלשכות נתפסות גם על הדברים הסטנדרטיים, על תעודות זהות, על רישום שינוי כתובת ודברים כאלה; כל הנושא של העולים החדשים שבאים להנפיק תעודות זהות ולאחר מכן דרכונים. פעם זה היה קורה בשדה ושם היו מקבלים תעודת זהות, והיום הם שוב ממלאים את הלשכות. כל הדברים האלה לא יכולים לעבוד ביחד. יש גבול לקיבולת. ולכן צריך להיערך ולהיות מסודרים בעניין הזה, ואז אפשר גם לא להאריך את משך הזמן. לסיום? או שסיימת?

אז קודם כל, תודה רבה לכם על העבודה המאומצת והטובה. את רוצה להוסיף משהו?

אני אורלי אלמגור לוטן, אני ראש צוות בממ"מ. רק שאלה שעלתה לנו. אולי זה far-fetched, כמו שאומרים. האם יש לדרכונים הזמניים עוד מגבלות מעבר למגבלת הזמן והעלות? מדברים עכשיו על Visa Waiver לארה"ב, אם יהיה. יש לזה איזשהו קשר?

לפחות לפי מה שראינו בחיפוש מהיר, לא מאפשר כניסה לארה"ב. ואם אתם הולכים לפתרון ארוך טווח יותר, עשויות להיות לזה עוד השלכות.

שאלה מצוינת. במיוחד כשאנחנו אמורים לקדם את החקיקה שלנו, לפחות אחרי אישור המליאה היום. המליאה תאשר את התיקונים שאנחנו צריכים לעשות בחקיקה לצורך עניין הוויזות. תשובה אפשר לפני הסקירה של המנכ"ל? אני אורן אריאב, מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ברשות. השאלה היא שאלה מצוינת וגם האמירה היא נכונה. ב-Visa Waiver אי אפשר לבקש אישור כניסה מקוצר עם דרכון לא דיגיטלי. יש סיכוי שבמדינות נוספות יסתכלו במבט שני ושלישי על בן אדם שמגיע עם דרכון לא דיגיטלי; המעבר הוא פחות נוח. אבל זה אומר שכל מי שירצה להצטרף לחגיגת הוויזה לארה"ב - - - הוא אומר שיש מדינות נוספות - - - בואו לא נתפרס עכשיו על הכול. בואו נבחן תהליכים.

זו לא מומחיות מקצועית שאנחנו לא יודעים אותה. זה ניהול, ניהול סיכונים, ניהול תחזיות. זאת אומרת, אם אנחנו רצים עכשיו עם הוויזות, אז הולך להיות לנו עוד גל ואנחנו בעצם באים עם כמה גלים יחד. יכול מאוד להיות, ושוב, זו הערה מעולה כי אם היינו דנים בזה בישיבה הקודמת אז הייתי מעלה את זה. אני ארצה אחר כך את התייחסות המנכ"ל לעניין הזה. העלינו בישיבה הקודמת שאולי היה כדאי לא להמשיך את נושא הדרכונים הזמניים כדי לא ליצור את הגל הבא, אבל עכשיו זה מקבל חיזוק הרבה יותר חזק. דבר ראשון, אנשים שיש להם דרכונים זמניים ויש להם ויזה, אז כמובן שיש להם ויזה. זה כבר לא מפריע להם להיכנס לארה"ב. לא דיברתי על אלה. דיברתי על אלה - - - אבל אנשים שמקבלים היום דרכון זמני - - - וירצו להוציא ויזה ברגע שהבשורה תצא - - - לא, הם לא ירצו להוציא ויזה. הם ירצו להשתמש בפטור. בפטור של זה.

אני גם צריך להתרגל. מי שיש לו דרכון מהסוג הזה, אחד מהשניים או שהוא ייאלץ לעשות דרכון ביומטרי או שהוא ייאלץ להוציא ויזה. אלה יהיו האפשרויות שלו. או שהוא יצטרך לא לנסוע פשוט. מה הנתון של זמנים שקיים היום ושעולה כל רגע? כמה דרכונים זמניים יש לנו כרגע? אנחנו מבררים את הנתון. נברר את הנתון המדויק. בשנה שעברה היו כ-230,000 דרכונים - - - לפי הנתונים שיש לי, 15% מהדרכונים שהונפקו השנה הם דרכונים זמניים. נכון. בשנה שעברה הנפקנו 230,000 דרכונים זמניים בסך הכול. מתוכם, אני מעריך, כ-40% אולי קצת יותר, אנחנו נבדוק את הנתון עשו גם ביומטרי. חשוב לדעת את זה. חבר'ה, תבנו לכם לוח גאנט של העניין הזה בגלל שאנחנו ניפגש בצומת של הרבה גלים ביחד, ושוב נצטרך לבוא לפה. ואני רוצה שהמנכ"ל יהיה עסוק בדברים אחרים, ולא בדבר הזה. יש לו משימות קצת יותר גדולות וחשובות. זה הזמן לעבור אליך, מנכ"ל משרד הפנים, בבקשה. לאחר מכן נקיים דיון, ולחברי הכנסת ודאי יהיה מה להוסיף בעניין. בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, תודה רבה על

אני חושב שזה שינוי מרענן שיש גם דיוני מעקב ולא רק לסמן V על קיום הדיון. בפתח הדברים אני רוצה להגיד שמיד עם כניסתי לתפקיד,

קרא לי השר דרעי דאז וביקש ממני להיכנס לאירוע הזה כי הוא הבין שהשירות שניתן היום לאזרח הוא לא שירות טוב,

בלי להיכנס כרגע לסיבות ולנימוקים, השר דרעי, כמו שאתה מבין, יודע ומכיר את משרד הפנים וגם את רשות האוכלוסין, והוא ביקש ממני לבחון מה אפשר לעשות כדי לתת שירות טוב יותר. כשהתחלתי לעבוד ונכנסתי לרשות האוכלוסין, זכיתי לשיתוף פעולה מלא מהנהלת רשות האוכלוסין, ובראשה מתומר, וכאן זה המקום לומר לו תודה על העבודה במקום ובזמן מאוד לא פשוטים. במסגרת העבודה נעזרתי בבחור בשם אריק ברבינג שמכיר את המערכות האלה די טוב, ונכנסנו ללמוד את האירוע. ואני חייב לומר לך שבמסגרת הבדיקה עשינו ביקור בלשכות אוכלוסין וגם בארבל, ועולה תמונה ברורה מאוד. העובדים בלשכות האוכלוסין ובכלל ברשות האוכלוסין עושים עבודה נפלאה, עבודה קשה, ואי אפשר לבוא אליהם בטענות. אני חושב שהם האחרונים שאפשר לבוא אליהם בטענות. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה נקלענו למשבר כתוצאה מהקורונה, אבל זה לא המקום והזמן להיכנס לשאלה למה אנחנו כאן כי אני חושב שהתמונה ברורה וכולנו יודעים את הסוגיה הזו. אנחנו מנסים להסתכל על צעדים צופי עתיד מאשר להתעסק בעבר. ובסופו של דבר, אין פה להמציא את הגלגל מחדש. יש לנו את הכלים שיש לנו ואיתם צריך להתמודד. השינוי הגדול שאנחנו מציעים הוא שינוי פרדיגמה

בדיוק ברוח הדברים שאתה אומר, דרכונים זמניים הם לא הפתרון והם לא יכולים להיות פתרון. כתוצאה מהקורונה, נוצר אגם של תור של קרוב ל-700,000 תורים נכון לעכשיו, אולי קצת יותר. וכל עוד שלא נרוקן את המאגר הזה, לא נצא מהפלונטר הזה. הדרכונים הזמניים, שוב, הם לא הפתרון. הם פתרון הכרחי למי שצריך לטוס מחר בבוקר או בתקופה הקרובה,

כשיטה זה לא יכול לעבוד כי, כמו שאמרת, אנחנו נפגוש אותם בעוד שנה או בעוד שנתיים. יש הרבה מאוד חסרונות לשימוש בדרכון הזמני, גם למדינה, גם לאזרח מבחינת עלויות. כך שאנחנו חושבים שהצעדים שצריכים להינקט הם בעיקר בריקון של אותו מאגר של 700,000. בואו נזכור כולנו, עד לפני הקורונה רשות האוכלוסין נתנה שירות מצוין לתושבים. משך ההמתנה היה קצר מאוד. אני חושב שהם יודעים לעשות את העבודה, וצריך לחצות את הגל הזה. בנוסף לסוגיה הזו, הרשות מתמודדת גם עם בעיות אובייקטיביות. כולנו מכירים את הקושי לא ברשות אוכלוסין במדינת ישראל, אלא בכלל בכל העולם, בנושא גיוס כוח אדם. הנושא הזה נמצא על השולחן כל הזמן. אני חושב שהרשות קיבלה את האמצעים לגייס עובדים, מבחינת תקנים, מבחינת האוצר, מבחינת כל מה שצריך, אבל לא מצליחים לגייס את העובדים. וזה קשה מאוד. במסגרת הבחינה שעשינו אמרנו, כרגע יש שני צווארי בקבוק שמעכבים את התהליך. התהליך של הנפקת דרכון הוא תהליך ארוך עם כמה תחנות. המוקד הראשון הוא בלשכות האוכלוסין, וזה אותו תור שאתה מדבר עליו, שאנשים ממתינים חצי שנה או לפי הנתונים של הממ"מ. שם זה פקק רציני שאנחנו צריכים לראות איך לפרק אותו. והמקום השני הוא ביחידת ההדפסות, שם יש פערים טכנולוגיים שמגבילים אותנו ביכולת הייצור היומית. אין לנו יכולת ייצור בלתי מוגבלת. אנחנו מציעים כרגע, קודם כל, לנקוט בצעד ראשון שכבר ננקט בעבר ועבד, אנחנו רואים אותו בגרפים שהוצגו כאן וזה ארבל. הרצון או ההנחיה כרגע היא לחזור ולתגבר את ארבל ברמה של שתי משמרות לפחות. בחנו את האפשרות אולי גם למשמרת שלישית, אבל זה קצת יותר מורכב. היא מורכבת בגלל המכונות, אם המכונות יעמדו בזה.

ברגע שנוסיף משמרת נוספת בארבל נכפיל את יכולת הייצור של הדרכונים. זה יצמצם קצת את הפער, אבל לא ייתן לנו פתרון מלא. כדי להגיע לפתרון המלא צריך להתחיל בלשכות האוכלוסין. רגע, מתי קורה התגבור הזה?

הזמנים. ההצעה שלנו היא תוכנית שנבנתה,

עם רשות האוכלוסין, עם יואל ליפובצקי ועם האנשים המצוינים שיש שם, והיא לקחת את ארבע רשויות האוכלוסין הגדולות:

ירושלים וחיפה, ולהפעיל אותן שעות נוספות עד השעה 12 בלילה, ומהשעה 16:00 עד 24:00 העובדים בלשכות יעשו אך ורק הנפקת דרכונים, ולא שום שירות אחר, לא ויזות, לא עולים חדשים, לא כלום. אך ורק הנפקת דרכונים. לא תעודות זהות, ולא כלום.

הם מיועדים רק להנפקת דרכונים, להרכשות. אנחנו צופים שבמשך תקופה של שנה, אם נצליח לתגבר, ותיכף אני אגיד גם את הקשיים בתגבור הזה, במשך כשנה אם נעמוד בקצב הזה, היכולת הקשה של הדרכונים תוכפל ותגיע למיליון דרכונים בשנה, נוספים מעל מה שעושים היום. אז ההכפלה של השירות בלשכות האוכלוסין וההכפלה של הכוח בארבל הביאו לצמצום. אני לא יכול להגיד שכמו שהיה בעבר יקבלו דרכון תוך שבועיים, אבל זה יבא לצמצום משמעותי. הקושי בעניין הזה הוא כוח אדם. כרגע ביקשתי להסיט כוח אדם קיים במקביל להליכי קליטה שקיימים היום ויימשכו. כמה עובדים יש כרגע בתהליכי קליטה? בסביבות 50. 40 50. והם כולם עוברים נטו אליכם, ולא מושאלים אחר כך למשרד העלייה? לא, נטו אלינו. אבל צריך להבין שגם הליך קליטה של עובדים הוא קשה, וגם אחרי שקולטים אותם צריך להכשיר אותם למשימה הזו. למשימה הזו או בכלל? למשימה הזו. המשימה הזו עולה לראש סדר העדיפויות של רשות האוכלוסין ושל משרד הפנים, וזו המשימה בראש הרשימה. בשלב ראשון נסיט עובדים קיימים מתוך רשות האוכלוסין עצמה. זה הפתרון המהיר ביותר שניתן להציע כרגע. הם יצטרכו לעבור הכשרה קצרה מאוד של מספר ימים. הדבר הזה עבד בארבל בעבר. בעבר ראינו את הנתונים, עד נובמבר האחרון קצב הייצור הוכפל מכ-4,000 דרכונים ביום לכ-8,000 ואולי קצת יותר. צריך להמשיך עם זה. ארבל זה ההדפסה. כן. צריך להמשיך עם הדבר הזה במקביל לתגבור בלשכות השירות. לשכות השירות הן אלה שבסופו של דבר יביאו לקיצור התורים. שם נמצא המפתח. גם שם ואני אומר את האמת הייתה התלבטות קשה, כי מצד אחד אנחנו מבינים את הצורך בשיפור השירות, ואני חושב שאין חולק שהשירות שניתן היום הוא לא שירות טוב. אני לא חושב שמישהו יכול לבוא לאזרח ולהצדיק פרק המתנה של חודשים - - - לא,

אבל צריך להבהיר. נשאלתי שאלה ואני חושב שניסיתי להבהיר אותה קודם וזה מה שאתה אמרת. הגיוס של האנשים בלשכות מ-16:00 עד 24:00, כמו שאמרת, זה לצורך דרכונים ביומטריים בלבד, לא זמניים, לא תעודות זהות, לא העברת כתובת, לא שום דבר. פשוט לעניין הזה של הורדת הגל, נקרא לזה ככה. נכון, נכון. ובלי שינויי מרשם. זה חשוב להגיד. הכוונה, לא בן אדם שרוצה לשנות פתאום שם ולהוציא דרכון עם השם החדש, אלא מה שאתם אומרים נטו, וכמו שהמנכ"ל אומר, לסגור את הפער. מאה אחוז.

סליחה שהפרעתי. לי ברמה האישית, אחרי שביקרתי בלשכות האוכלוסין ופגשתי את העובדים אני לא מדבר על דרג ההנהלה, אלא על העובדים שנותנים את השירות היה קושי גדול מאוד לדרוש או לבקש: היום תעבדו שעות נוספות או תתגברו בשעות עד 12 בלילה. בואו נודה על האמת, הם עובדים קשה, זו עבודה לא פשוטה של קבלת קהל. אנחנו מבינים שהדרך היחידה שנוכל איך שהוא לבקש את הבקשה הזו מהם היא באמצעות תמרוץ ראוי, וזו נקודה שאנחנו עובדים עליה מול האוצר. ההסתדרות כאן? האוצר, האוצר יותר חשוב.

אני מבקש שהאוצר ידע שההסתדרות כאן. ההסתדרות כאן. minded למצוא את הפתרון לדבר הזה. לא מדובר פה בתקציבי ענק. לא רק שזה לא קופסה, זה אפילו לא ק' מלאה.

אנחנו ניהלנו גם עיר, ואתם מנהלים מדינה שלמה, והיו כבר ימים שלא היה תקציב.

ברור שאת הפתרון המלא תביאו בתקציב,

אבל עד אז אתם צריכים לתת כלים למנכ"ל

אני מקווה שאת התשובה הזאת הוא כבר יגיד לשר דרעי שגם ביקש ממנו להתחיל לטפל בעניין

אם אין לנו פתרון,

אני מתחיל להתאהב בישיבות מעקב. זה ברור. כמו שאמר המנכ"ל. אני אתייחס

עשינו הרבה דברים בזמן הקורונה, בחדר הסמוך ששימשתי בו כיושב-ראש, בוועדת החוקה, והיה לנו שיתוף פעולה עם האוצר, והיה בסדר גמור.

אותי לא מעניין איך תעשו

ברגע שזה הופך לדיגיטלי ביקשנו לבחון את זה, ואל תיתן לי תשובה היום כי ודאי אין לך, וזה בסדר. יש מדינות שבהן זה נעשה אפילו בלי לבוא ללשכה.

ואני מקווה שעד אז נוכל להדביק את הפער בגיוס כוח אדם. בטווח המיידי,

לא אני, לא השר לשעבר דרעי,

אף אחד לא חושב שאזרח צריך להמתין חודשים ארוכים לתור לדרכון. זה מצב שהוא לא סביר.

הם היו מקבלים את תעודות הזהות שלהם בשדה

בשיתוף פעולה עם רשות האוכלוסין.

חלק מכוח האדם שניתן כולו לנושא הדרכונים משרד

ויושבים במרכזים האלה גם עובדי משרד הקליטה, גם "נתיב" שעושים את בדיקת הזכאות, וגם עובדים של מינהל האוכלוסין. וזה לא נופל על הלשכות. זה לא נופל על הלשכות, אבל

בסדר, אבל דקה אחת.

יש הבדל מהותי בין אדם - - - אני מדבר,

על אלה שיכולים לקבל תעודות זהות בשדה התעופה, כמו שהיה תמיד. אבל המצב השתנה. זה עלה בוועדת הקליטה לפני כשבועיים. ועדת הקליטה ביקשה מהאוצר לתת 15 תקנים לרשות האוכלוסין בשביל זה. אנחנו נתחיל בגיוס בזמן הקרוב, ואם משרד הקליטה

אם הוא לא זכאי שבות,

מה שצריך הם מעבירים את זה לרשות האוכלוסין ולמשרד הקליטה. ואחרי שגמרו את הבירור, מה מונפק להם? תעודת זהות זמנית,

בנושא של קליטת עובדים שמענו על כך גם בפעם הקודמת, עד שקולטים עובדים בשירות הציבורי אולי זה יהיה אחרי המצב הזה. ולכן, לדעתי, צריך לראות איך אפשר להעביר ולנייד אנשים ממקום למקום,

בשביל לטפל באותה בעיה. נקודה אחרונה, ביקשתי בישיבה האחרונה טיפול בעולים

וזה יכול להגיע בחלק מהמקרים לשישה חודשים או חצי שנה,

מאז שאדם מקבל את התור עד לקבלת הדרכון עצמו.

אני העברתי את החומר של ערערה בנגב ללשכת השר, ואני מקווה שנקבל תשובה בהקדם על פתיחת לשכה בערערה.

חה"כ מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני המנכ"ל, ברוך הבא. יהיה לך לא פשוט, ואנחנו נעזור לך. בנושא הביומטרי, ברור לכולנו שיש

כרגע אנשים לא באים עם אשרות כי אין נציגים של מדינת ישראל באוקראינה ורוסיה. נכון? לא מדויק. כחצי מהעולם בשנת 2022 הגיעו עם אשרת עולה.

כי אז היו לנו נציגים בחו"ל, הם הנפיקו אשרות, והיום המצב השתנה. עכשיו רובם באים בלי

תארו לעצמכם שכל הפרוצדורה הזאת היא לא במקום אחד,

בשביל זה עשו את זה, וצריך להבין, רוב האנשים באים עם מזוודה אחת

או שזה דורש איזושהי טכנולוגיה שלא קיימת שם. יוליה, בדיוק על זה אנחנו מדברים, שאנחנו לא רוצים כרגע להעמיס. הרי מה

כן. ולא רק זה.

הלאה, יוליה, משפט סיכום.

אתה קצת - - - עשר ורבע.

אני רוצה לשמוע את משרד הקליטה. אני רוצה את תשומת ליבם של רשות האוכלוסין וההגירה ושל מנכ"ל משרד הפנים לכך שרשות האוכלוסין זה לא רק

היה לי כבר ציוץ בראש: איתמר בן גביר, לטיפולך.

הלכנו וחיפשנו את הרכב ומצאנו. הוא פשוט התבלבל. אבל בגלל זה איחרתי.

כמו למשל, בלשכה ברהט יש לפעמים עובד אחד ולפעמים שניים.

והנושא השני, דיברנו כל הזמן על תגבור ופתיחת לשכות באוכלוסייה הבדואית. דיבר ידידי יוסף על

בשונה מרשות האוכלוסין שעלו ב-30% - - - אבל הבנתי שהעלייה הגדולה הייתה בגלל כאלה שלא יכולים לקבל תעודת זהות איך שהם מגיעים.

אז מה קרה?

כל השנים עשיתם תעודות זהות לאותם אלה שבאו עם אשרות כניסה - - - כל עוד זה התאפשר,

סליחה. נראה לי שמישהו מחכה

אנחנו מסבירים לכם - - - אז כשיש לכם עומסים, אתם

תוספות של כוח אדם. תשתמשו בהן - - - גם רשות האוכלוסין קיבלו.

ובסוף הלשכות מתפוצצות.

זה לא נכון. אנחנו

לא נכנסו 100, אלא נכנסו פחות.

אבל מה שקרה כשאתם סגרתם את העמדה שלכם בנמל התעופה בן גוריון,

נכון? הכפילו לנו. אנחנו לא מצליחים לאייש - - - כמה עובדים בפועל מועסקים היום בנתב"ג? אנחנו נתנו להם 20 עובדים זמניים.

כי פה אתם עושים שני דברים טובים, גם מקבלים יפה את האנשים בארץ שעבדו כבר הרבה זמן לקבל את האשרה, ובאו מסודרים, והגיעו ויכולים לקבל תעודת זהות ויכולים לצאת ישר, מה שנקרא, ולא להתחיל לחפש

הפיק הזה, בשונה מאצל יואל שמוציא תעודת זהות לעולה ואז הוא סיים את הטיפול בעולה, אצלנו העולים נשארים 10 שנים לקבל שירות. אז כשאדוני עורך-הדין אומר, יש לכם פיק והוא

ועד העובדים, אתם תתמכו?

ועד העובדים רצה לבוא. הוא אמר שהמנהלים לא אישרו לו. אני עו"ד מור אבלה, מנהל חטיבה בהסתדרות, מחזיק תיק רשות האוכלוסין בהסתדרות עובדי המדינה. תחזור על מה שאמרת. ראשי הוועדים רצו להגיע הנה. נאמר לי שהם לא קיבלו

בנקודת הזמן הזאת ובמסות כאלה, היא אתגר קשה וצריך לקחת את זה בחשבון כשאנחנו הולכים לחלופה הזו. מנגד, חלופה שגם אנחנו תמכנו

לא נוכל לעמוד מנגד בעניין הזה. ולכן אני בטוח שהתהליך הזה ייעשה תוך ימים ספורים, כולל מה שצריך לעשות עם העובדים. את רוצה להמשיך?

היא להדגיש שישנם חסמים שאינם תקציביים, וחשוב לי שיו"ר הוועדה יכיר אותם. ועוד שתי נקודות בהקשרים

אני מדברת על תהליכים משותפים שאנחנו נעשה ביחד, אבל במסגרתם אנחנו נבחן גם - - - במקביל.

זה צוות שבוחן דברים קדימה, אבל קודם כל מכבים שריפה. אנחנו רואים את זה גם בעוד דברים במדינת ישראל. בנושא הזה יש כרגע דבר שהוא שריפה שירותית ושרירותית. וזה אפילו יצא חרוז.

אדם רוצה לתכנן משהו או לעשות משהו, והוא לא יכול. ההערה שאמרת פה היא מצוינת. אפשר לבחון את הדברים האלה. את יודעת שדברים הרגולטוריים זה לא רק מה שרונן, אלא יש גם עניינים ביטחוניים - - - נכון. זה סיפור מורכב מאוד. מדינת ישראל היא לא בדיוק כמו כולן, ואני לא מצפה שהוא ידהר איתך לכיוון שהוא לא ידוע. ולכן, זה דבר אחד שצריך לעשות בעתיד הקרוב. אבל קודם כל, ופה אני מציע לך לסיים במשפט מחץ שאומר, אנחנו, האוצר נתגייס לעניין הזה ונפתיע את יושב-ראש הוועדה ונגיע לסיכומים מהירים כדי שהוא יוכל להמשיך לגמור את העניינים מול ועד העובדים ומול ההסתדרות, כדי לבוא עם חבילה נכונה ואמיתית ולהביא ישועה לציבור הישראלי. הבמה שלך. את רוצה להגיד?

תודה רבה. יעקב, יש נושא אחד שכרגע הגיע לאוזניי שזה לא רק נושא חופש התנועה של אזרחים, זה גם פרנסה, כי הגיע אליי עכשיו מידע שצוותי אוויר, דיילים, לא יכולים להתחיל לעבוד אנשים שזו בעצם הפרנסה שלהם כי אין להם דרכון כי הם צריכים לקבוע תור. זו סוגיה שבכלל אולי צריכה טיפול מהיר ואחר. מסיבות נוספות. לא, לא. בן אדם נקלט לחברה לעבוד כדייל אין לו דרכון, הוא לא יכול להתחיל לעבוד.

אני חרדי, אבל אני מבין בסוף. אה, כן? יש פה כנראה היבטים נוספים. בוודאי שבתוך כל ההמון הזה שמחכה, נפגעים גם דברים, נפגעות אפשרויות של עבודה, עסקים שצריכים לנסוע לחו"ל בבהילות.

אבל לצורך זה יש את הדרכון הזמני, שאנחנו לא אוהבים אותו. לא סגרנו את האופציה הזאת.

לכן הוא לא סגר את האופציה הזאת. האופציה הזאת נשארת קיימת כרגע. אני מסכים עם ההחלטה של המנכ"ל בעניין הזה, כי יכול להיות בן אדם שחייב לטוס בעוד שבוע או מחר או צוותי אוויר ודברים כאלה, שכן צריכים את זה. נציגת משרד הקליטה, רצית עוד משהו? רק להוסיף את הנתונים שביקשתם. הנה, יש נתונים. יוליה, ביקשת נתונים. חודש ינואר 2023 הגיעו 2,321 טועני זכאות מרוסיה, אוקראינה ובלארוס.

בעלי אשרה. בעלי אשרה. בעלי אשרה 2,321. טועני זכאות 2,267. זאת אומרת, שהעובדים שלי מטפלים בכולם, לא רק באשרות, אלא בכל - - - לא.

מה זה לא? הם מטפלים בכולם. אנחנו כמשרד העלייה והקליטה מטפלים בכל 4,500 - - - לא. את לא מטעה אותי עכשיו. 2,321 האלו שבאו עם אשרה מיד מקבלים את כל השירותים בנתב"ג.

אמורים לקבל. נכון. אמורים לקבל. הם לא מקבלים תעודת זהות.

חוץ מתעודת זהות, משרד הקליטה מטפל בהם מבחינת הסל וכולי. אבל ברגע שאין לו תעודת זהות עדיין, אתם כמשרד הקליטה לא יכולים לעשות לו כלום. להנפיק לו תעודת עולה אתם לא יכולים כי אין לו מספר תעודת זהות. או שיש כבר? משרד הקליטה, קודם כל, מקצה מספר זהות, ועל סמך ההקצאה הזו הם נותנים.

אז יש לו מספר תעודת זהות בנתב"ג.

תקשיבי, אני מסתכל עכשיו על משהו אחר. אני לא ועדת הקליטה כרגע.

הם מטעים.

תני לי לדבר, תני לי לדבר.

רגע, הם עושים טעות.

אני פונה אליהם, למשרד הקליטה, ואני אומר, הטעות מבחינתי כרגע, בכובע שלי כאן, זה שאתם מעמיסים את הדוגמה של 2,300 עוד 2,300 לכל הצרות שיש לנו גם ככה. וזה לא הוגן, כי גם הם בקרייסיס. לא רק אתם בקרייסיס. אתם היום קצת פחות בקרייסיס. וזה לא צריך להיות, ואת זה אני מבקש לפתור. נקודה.

2,300 האלו שבאו עם אשרה צריכים לקבל תעודת זהות בנתב"ג.

הדיון הפנימי הזה הסתיים, כי אני מתחיל להרגיש שאני הולך לקחת את ועדת הקליטה מפורר, ואני לא הולך לעשות את זה. תעשה דיון משותף. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? יש שתי נקודות שעלו בישיבה הקודמת, ואנחנו צריכים לעקוב אחריהן. נקודה ראשונה, נושא האגרות. כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, הייתה הבטחה שלטונית של שרת הפנים לטפל בנושא האגרות כדי שאנשים שנאלצו להנפיק דרכונים זמניים לא יישאו בנטל כבד מדי. אנחנו רוצים לדעת איך זה התקדם. והנקודה השנייה, לגבי המידע המופיע באתר האינטרנט של הרשות, לגבי הדרכונים הזמניים - - - מה אמרת על הדבר הראשון? האגרות. על האגרות, שהבטיחו להחזיר כסף. אם זה לא מעניין, אז לא. לא, מעניין מאוד. התלבטתי על זה בגלל שמצד שני, אני הרי לא רוצה שיבואו ויעשו עוד זמניים. יכול להיות שנצטרך בנקודת זמן מסוימת לגרום לעשות את זה. אתה מבין למה אני מתכוון? הכוונה היא לא לקבוע שתהיה אותה אגרה. הכוונה היא שהשרה התחייבה להחזיר שהוא לא יצטרך לשלם פעמיים. אני חושב שזה נכון. אבל הספק הגדול שלי כרגע הוא אם זה נכון בעיתוי הזה. אני שואל אותך עכשיו שאלה אחרת. אם תתקבל החלטה כזאת, אפשר לעשות אותה רטרואקטיבית?

אם מחזירים כסף, כן. אוקיי. קיבלתי תשובה. והדבר השני? הדבר השני הוא נושא המידע באתר האינטרנט, ואני אגיד את זה ממש בקצרה. הסתכלנו שוב על האתר אתמול. חלק גדול מהמידע תוקן, כפי שהוועדה ביקשה. אבל לצערי, דווקא הדף החשוב ביותר של בקשה לדרכון, מציג מידע מוטעה שעלול אפילו להטעות. למעשה נכתב שם שמי שרוצה דרכון זמני צריך לקבוע תור, ושרק במקרים דחופים כמו נסיעה דחופה שהוא צריך להוכיח שהיא נסיעה דחופה, הוא יכול לבוא לעשות דרכון זמני. המידע פשוט לא מדויק, או יותר נכון, מוטעה ואפילו מטעה. וגם לא מופיעה שם ההחלטה שהתקבלה לאחרונה, כפי שאני מבין, שמי שישלם את האגרה המופחתת עד סוף פברואר יוכל לעשות את הדרכון עד סוף יוני. באותו דף פעם אחת מופיע שזה יהיה באפריל, ופעם אחת מופיע שזה יהיה עד סוף יוני, ובדף האגרות זה בכלל לא מופיע. בקיצור, כדאי מאוד לתקן גם את הדברים האלה. אני מבקש ממנכ"ל משרד הפנים גם לענות תשובות לח"כים שיצאו כבר, אבל יקבלו את התשובות שלהם ושרשמת לעצמך, וגם התייחסות שלך וסיכום שלך, מבחינתכם, כמי שצריכים להוציא את זה לפועל. ואחר כך יהיה סיכום של הוועדה. בבקשה, מנכ"ל משרד הפנים. אני אתייחס באופן כללי להערות שהועלו על ידי חברי הכנסת, אחמד טיבי ואחרים, לגבי הלשכות במגזר הערבי. התשובה הכללית שלי היא שהרשות צריכה לתת שירות לכל התושבים, בין אם זה בנגב, בין אם זה יהודים או ערבים, זה לא משנה כרגע. תחום העיסוק שלי, במסגרת ההנחיה של השר דרעי בשעתו, הוא סביב נושא הדרכונים ולא מבנה רשות האוכלוסין. אני בטוח שזה יטופל. אני רוצה להגיד משהו כללי. כמו שאמרה חה"כ מלינובסקי קודם רשות האוכלוסין עוסקת במגוון רחב של תחומים,

העבודה מתפרסת על פני כל תחומי החיים, החל מעובדים זרים ודברים אחרים. כרגע הסוגיה הדחופה היא הדרכונים,

אני חושב שהשירות שמצופה מאיתנו הוא שירות סביר, גם בזמן משבר. ביחס למה שעלה פה גם עם משרד האוצר וגם עם משרד הקליטה בחודשים האחרונים היה ניסיון שלא צלח לתמרץ את העובדים עם סכומי כסף כאלה ואחרים,

זה לא עבד כי העובדים ברשות האוכלוסין היום, לצערי, הם שחוקים. קבלת קהל היא לא עבודה קלה. אם הם לא יבואו עם מה שנקרא, הנשמה הטובה שיש להם, עם רצון טוב, או מתוך הבנת החשיבות שזו משימה לאומית, אז זה לא ילך ולא משנה אם נציע להם 100 שקל או 300 שקל.

לרתום אותם מבפנים ויש נכונות כזו. ישבתי עם ועד העובדים, ישבתי עם מי שצריך, וגיליתי נכונות כזו. מבחינתי, סביר לצפות להתגייסות כזו גם ממשרד הקליטה, כי אם אנחנו רואים את הנכונות של משרד האוצר ויש נכונות של משרד האוצר, ההבנה קיימת גם שם, הם מוכנים להתגייס, לעשות את זה כמובן בצורה נכונה, וזה בסדר גמור. במשרד הקליטה אני בטוח שהם עם עומס, ואנחנו מברכים על כל גל עלייה, אני מכיר את האירוע הזה כבר הרבה מאוד זמן ואני מכיר את העומס שיש על עובדי משרד הקליטה, אבל אנחנו לא בתחרות פה, אין פה השוואה על מי העומס גבוה יותר. כמו שאני יכול להרשות לעצמי לבקש מעובדי רשות האוכלוסין שעובדים כבר חודשים ארוכים בתנאים קשים מאוד, אני יכול לבקש גם מעובדי משרד הקליטה לתת כתף לתקופה מסוימת לעבודה שהם עשו בעבר, כי בשגרה לא הייתה בעיה לאף אחד.

העובדה שעולה חדש הוא לעשר שנים רשות האוכלוסין מעניקה שירות לאזרחים מגיל לידה עד גיל פטירה, וזה הרבה יותר מעשר שנים,

בכל אופן. אז ככה שאנחנו לא עסוקים פה בהשוואות. אני מצפה שמשרד הקליטה יאפשר לנו ואגב, מדובר בלא הרבה עובדים, אלא ב-15 או 20 עובדים מנתב"ג שיכולים לעזור לנו לאייש עוד לשכה בתל אביב או בבאר שבע, וזה יכול לעשות שינוי גדול מאוד עבור השירות שאנחנו נותנים לאזרח. בכל מקרה, אני עוד לא יודע מה יהיה התעדוף בתוך רשות האוכלוסין, אבל אני לא אאפשר הפליה במתן השירות. לא תהיה עדיפות של עולים חדשים על פני תושבים, ולא תהיה עדיפות של תושבים על פני עולים חדשים. היחס יהיה שווה בין כולם. סוגיית האגרות התייחסת אליה, ואני מעדיף לא להתייחס אליה בשלב הזה משיקולים ברורים. אבל היא נשארת פתוחה. הדבר הזה נשאר פתוח ואני מכיר את ההתחייבות ואת האמירה של השרה הקודמת, וזה בסדר. לגבי אתר האינטרנט אני מודה, אני לא מכיר את זה, אבל נמצאים כאן אנשים שיבדקו את הסוגיה הזו ויטפלו בה. המידע בהחלט צריך להיות תקין, נכון וראוי. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל, הוועדה מברכת את משרד הפנים, את שר הפנים לשעבר ולעתיד אריה דרעי שהגיב מהר מאוד לעניין הזה, ועל כך שבישיבה הראשונה השתתף סגן השר בזמנו ארבל. בישיבה של היום אנחנו מגיעים לחלק מהדברים שדוברו כאן וההחלטות שלנו אומצו על ידי משרד הפנים וחלק אפילו ילכו הלאה, כדי לקצר את זמן ההמתנה לדרכונים. הוועדה זיהתה שלושה משברים עתידיים שמשרד הפנים ורשות האוכלוסין צריכים לקחת בחשבון, מעבר למה שהיה לנו כרגע תוקף הדרכונים הזמניים שיוצרים לנו את הגל הבא, תוקף תעודות הזהות הישנות וזה נכלל במסגרת המעבר לתעודות זהות לביומטריות, מדובר על הרבה מאוד ודיברנו על זה בתחילת הדיון, ונושא הפטור מוויזה שיגרום לעוד גל ועוד גל ועוד גל, צריך שובר גלים. אני מעדיפה דרכון ולא ויזה לארה"ב. ולכן החשיבות הגדולה, ואני אומר את זה גם לאוצר ואני רואה באוצר פרטנר חשוב, ובטח רונן רואה אתכם כפרטנרים, עם כל הוויכוחים והכול, כי הוא ותיק בלי ויכוחים אתם לא נהנים בעבודה, כולם,

אבל כאן צריך להתייחס לזה כקופסה, לא במובן שאתם רוצים, להתחיל עכשיו להעביר חקיקה על קופסה. זה אפילו לא קופסה, ביידיש אומרים: פישקלה. זו קופסה קטנה שצריך למצוא בדרכים שלכם, ואני לא רוצה להיכנס לזה אפילו. אני רוצה להיכנס רק ללו"ז ולהבנה שאי אפשר להשאיר ככה את האזרחים, אי אפשר לפגוע ולגרום למצב שזה יופלה מול זה. עוד מעט יהיה גל נסיעות, בפסח.

צריך לקחת בחשבון ואמרנו את זה גם בישיבות הקודמות יש לתגמל את עובדי רשות האוכלוסין, ובאמת מגיע להם שאפו גדול מכולנו, שאפו גדול על כל השנים הללו. ואגב, שאפו גם לעובדי משרד הקליטה שעבדו קשה. קודם כל, חייבים למצוא את התנאים הנכונים ואת הפיצוי לעבודה הזאת, את התוספות שצריכים במשמרות וכולי, בדרך מקובלת ובדרך נורמלית עם הבנה של העניין. אבל אני מצטרף לקביעתו של מנכ"ל משרד הפנים לא יכול להיות שהיום רק רשות האוכלוסין יעבדו בשתי משמרות. גם משרד הקליטה יש משבר, יש מלחמה, יש עולים, אתם חייבים לחדש את תעודות הזהות, זה שירות לעולה וזה גם שירות לאחיכם במשרד אחר שלא לפוצץ להם את הלשכות. אם צריך בשביל זה כוח אדם, אז צריך. אבל אם לא צריך כוח אדם, ואם כל מה שצריך זה משמרות ואפשר לעשות את זה, אז הוועדה קוראת לכם לעשות את זה וקוראת לשר הקליטה להתערב בעניין הזה, כי בסוף כולם זה ממשלה אחת ואנחנו רוצים שהדבר הזה ייפתר. נקודה נוספת שנאמרה על ידי המנכ"ל, ולא פורטה עדיין כי זה תהליך. הוועדה רואה חשיבות בלהתחיל להכין את האפשרויות של מכשירים דיגיטליים שיחסכו הרבה מאוד עבודה. זה קיים, ואני מבין שיש אפילו דגם שבדקתם ובודקים, ונכנס לפיילוט כזה או אחר. לא הרחבנו את הדיבור על זה, ובכוונה לא הרחבתי את הדיבור על זה, כי הפיילוט ובדיקת מכשיר זה עבודה בשביל הלאה,

הפתרון כרגע הוא רק דבר אחד תגבור של עובדים, תגבור של משמרות, גם בלשכות, גם בארבל, גם במדפיס הממשלתי, תוך התחשבות והסכמה עם העובדים. זה כרגע שם המשחק, וסיוע של משרדי ממשלה שצריכים לסייע אחד לשני בעניין הזה. ודבר אחרון שאני מציע, אדוני המנכ"ל אתם הולכים לפתוח את הלשכות האלה וקבענו זמן - - - מתי? קבענו זמן ויצא סיכום. דיברנו שתוך שבוע נקבל סטטוס. אחרי הסטטוס אני אדע. הרצון של המנכ"ל וגם הרצון של האוצר אחרי הישיבה הזאת היום, שזה יהיה כמה שיותר מהר. אבל אני מציע למשרד הפנים, ברגע שיהיה את ה-go על אותה משמרת מארבע אחר הצוהוריים ל-12 בלילה, קמפיין פרסומי שיעודד אנשים לקבוע תורים כדי שהשעות האלה לא יישארו ריקות. אלה שעות קצת קשות, ואנשים יגידו, למה אני צריך לבוא בלילה?

אחרי העבודה זה מצוין.

יהיה לך ביקוש יתר לשעות האלה.

אז שיהיה ביקוש יתר. הלוואי שיהיה ביקוש יתר. זה זימון תורים, זה בסדר גמור. זה גם ייתן לנו תמונת מצב יותר טובה. אדוני היושב-ראש, קח בחשבון שבעוד חודשיים פסח. אם לא תעשה את זה עכשיו, בפסח תהיה לך פה קטסטרופה. ניתנה פה גם התשובה של מה שאפשר להאריך בדרכונים זרים כדי להפחית את הדברים. פסח מתקרב וצריך לקחת את זה בחשבון, כי אחרי פסח מגיע גם הקיץ וחופשות.

מודה למנכ"ל משרד הפנים. מנכ"ל חדש עם משרד ענק שמוקדש לעניין הזה, והאג'נדה של משרד הפנים היא לפתור את המשבר הזה. אני מבקש את התגייסות הממשלה כולה. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה, ובעזרת השם, אני מקווה שנהיה אנשי בשורות. היום אנחנו יוצאים עם בשורות ראשוניות, שברגע שהן יהפכו למציאות אז תהיה הבשורה בפועל. ואני אומר לכם, הן יהפכו למציאות, בכל אופן בכל מה שתלוי בי. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.